בוקר טוב, היום יום רביעי בשבוע, 3 ביוני 2020, י"א בסיוון, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה בנושא: מעקב אחר יישום חוק העלאת קצבאות הנכות. בקדנציה הקודמת, לאחר מאבק לא קל, הגענו למתווה שלא היינו כל כך שלמים איתו,

זה מה שהיה. עד כמה שאני מבין, המתווה לא ממומש. אז אם הגענו ועשינו כברת דרך, והיו ויתורים, ויתרנו שם על 50% לנכים המבוגרים מעבר לגיל וויתורים אחרים, מה שאני הבנתי מהמתווה, ששר הרווחה ושר האוצר היו צריכים להתכנס בסוף 2019 ולגבש תוכנית ולהפעיל אותה ב-2020. נכון שלא הגדרנו את החודש, אבל ב-2020. מאחר שכל התוכנית הזאת תחומה בכסף, אז אני מניסיוני הדל לא רוצה שייווצר מצב שדוחים את הפעימות לסוף 2020 ומקצצים את 4.341 מיליארד השקלים. לא רוצה שזה יקרה. אנחנו צריכים ליצור מצב שכל הסכום יגיע לנכים. נכון, אוצר?

זה מה שאנחנו רוצים. אז אנחנו רוצים ליצור מצב שבו כל הסכום יגיע לנכים. יש רטרו אחורה - - - כשאני אתן לך אישור לדבר,

החסרונות שלנו, ואני רואה את עצמי שגריר שלכם, שאנחנו עובדים בהרבה קודקודים. יש הרבה קודקודים.

זה הולך לבד, ואז אנחנו מאבדים קצת. אבל זה גם מוסיף, כי הבלגן קצת מוסיף. נגיד את האמת. אני לא יודע אם בעקבות הזימון הזה או מסיבות אחרת חלק מהנכים הגיעו לשר האוצר. אני לא אם לקרוא את ההודעה לתקשורת אז אני לא רוצה להגיב, כי אני רואה שני דברים. אני רואה דיבור על תקציב, שזה אוגוסט, ואני רואה את מה שסגרנו בחקיקה. שר האוצר ושר הרווחה צריכים להביא מתווה מתואם עם הנכים לוועדה, או אני מוחל על כבודי, שלא יביאו לוועדה, ויישמו אותו. ואם אפשר לשפר קצת את מצב הנכים המבוגרים ולהעלות מעל 50%. סופר, אתה תסתכל שכל התקציבים שאני נגעתי בהם מסתיימים או בח"י או בחמסה. פה יש 41, זה פעמיים ח"י וחמסה. ת מיד מעוגל כלפי מעלה. או לח"י או לחמסה הקרוב, זה ככה תמיד מעוגל. נשאלת השאלה כמה אפסים מוסיפים על החמסות. מוסיפים כמה שאפשר, אבל לפעמים זה לא בא בקלות. המפגש הזה הוא מפגש דקלרטיבי בשביל לנסות ולהביא תוצאה, כי אם אנחנו נלחץ ביחד נביא תוצאה, אם אנחנו נישן ביחד, לא נביא תוצאה, אם אני אישן ואתם תפעלו נביא תוצאה. אני חושב שאמרתי יותר מדי. מי מהנכים היה אצל שר האוצר? הנוכחי? הנוכחי. אני. אתה יודע לעדכן אותנו במדויק?

אני יודע לעדכן אותך במדויק. אני חנן טל, מנכ"ל נכה לא חצי בן אדם. ראשית, המתווה שהושג באמת הפך לחוק ולאורך כל המתווים המילים 'פעימות שוות' הופיעו במתווים ולא הופיעה בחוק. מדובר בחוק שלא מיושם, וגם הגשנו בג"ץ בנושא הזה. עזוב, דבר איתי מה היה אצל שר האוצר. אני עונה לך. הדבר הראשון הוא שלא הוגש מתווה על ידי הוועדה הבין-משרדית, ולכן זה לא יצא לפועל.

אתמול זה שהפעימה שאמורה היתה להתחיל בינואר 2020 תשולם, וגם חלק ממנה ישולם רטרואקטיבית. מה זה חלק?

נאמר - - - תקשיב, לך מגיע כסף מינואר 2020. מה זה חלק? האוצר אמור להגיש לשר האוצר את החשבונות - - - אייל, אתה אחריו ואתה מפריע לו. אני אומר לך מה נאמר אתמול. נאמר אתמול שיש הבנה שהפעימה השנייה במספר - - - השלישית. על אחת ושתיים דיברנו. השלישית בתיאוריה, השנייה בפועל. הפעימה השנייה בפועל היתה צריכה להינתן כבר בינואר 2020. יש הסכמה לגבי העניין הזה, ומתוך ההסכמה הזאת בתקציב הקרוב, הכס, שאמור להינתן לפעימה של 2020 יינתן, כולל פיצוי רטרואקטיבי. מהו היקף הפיצוי לא נאמר. זה דבר ראשון.

הדיסריגרד יעלה ל-5,300. זו שאיפה. תיבחן העלאה. תיתכן העלאה ל-5,300. יש הבדל גדול בין מה שאתה אמרת למה שהוא אמר. אתה אמרת יעלה, והוא אמר תיבחן. ואני מודיע לך, לא יהיה. מה שהוא אומר לך עכשיו לא יהיה. אדוני חבר הכנסת, אנחנו פה כי יש חוק בספר החוקים של מדינת ישראל שלא מיושם. אז זה לא חשוב אם אומרים את זה - - - אתה פה בגלל שאני הזמנתי אותך.

תודה רבה על ההזמנה. ויחד עם זאת, א נחנו פה כי יש חוק בספר החוקים של מדינת ישראל שלא מיושם. וזה לא משנה אם מבטיחים או כותבים את זה בחוק אם זה לא קורה בפועל. אבל אני יכול להגיד לך שוב פעם מה נאמר אתמול.

מנגנון ההצמדה שאמור לחול החל מינואר 2021, יחול החל מינואר 2021 וישולם בפועל בינואר 2022. והפעימה השלישית של 2021 תשולם בינואר 2021. אלו הדברים שנאמרו בהתבסס על שלושה עקרונות:

ככתוב בחוק, לא תפחת מ-3,700 שקלים. הסכום שיחולק בפועל בינואר 2021 לא יפחת מארבעה מיליארד ו-341 מיליון שקלים, פעמיים 18, פעם אחת ח"י, בעזרת השם. בינואר מה? מינואר 2021, ככתוב בחוק. סך העלות בשנת 2021, אני רק מדייק. והדבר השלישי, שמנגנון ההצמדה ייצא לפועל. אלו היו שלושת העקרונות של השיחה.

שני דברים שדוברו זה כמובן על הפיצוי רטרואקטיבית מתחילת 2020 ועל השאיפה להעלות את הדיסריגרד. פיצוי או תשלום? יש הבדל גדול בין זה שאתה תקבל את מה שהיה מגיע לך לבין זה שתפוצה בגין מה שלא קיבלת? המילה שנאמרה, אדוני חבר הכנסת חיים כץ, היא המילה פיצוי,

אוקיי. אתה באוצר, אתה תסכם מאחר שאתה מביא את הכסף. זה צילום מצב של אתמול, אדוני היושב-ראש. זה דומה. דומה, הא? אוסאמה, אתה תראה אותנו עוד הרבה. אני חני דפנה, מנכ"ל הארגון לקידום זכויות הנכים. אני מדברת גם בשם אייל, אייל גם מדבר בשמו. אני רוצה לציין ולתקן אותך בכמה דברים, חיים. אני רק שומע. אני לא יודע כלום. קודם כל כן היה לכם תאריך יעד שהייתם אמורים לסיים, ועוד פעם, אני לא רוצה להיכנס לוויכוחים האלה. ב-30 בנובמבר 2019 אתם הייתם אמורים כבר להיות עם המסקנות. כשאת אומרת לי אתם, אני לא הייתי שר. אתה כשר הרווחה, ועדה בין משרדית - - - לא הייתי שר. הוא עזב כבר, חני. לא הייתי. שר הרווחה ושר האוצר היו צריכים לסיים. חיים, אני מדברת על תיקון 200 ואני מדברת גם על פקידי האוצר והוועדה הבין-משרדית, היה לכם תאריך יעד. נכון. והתאריך היה ב' בכסלו, כתוב.

אתה אמרת שלא היה זה לא היה מדויק. ב-30 בנובמבר לא נעשה כלום ובעצם לא הגענו לשום תוצאות. לגבי מה שחנן אמר, זה נכון שהיה לנו גם דיון בקטע של הרטרואקטיבית. אנחנו דורשים חד משמעית את הרטרואקטיבית מינואר בשלמותו, לא חלקית ולא כל מיני בלגנים. מכיוון שבעצם הוועדה הבין-משרדית, בוא נגיד גם האוצר שמשך את זה, ואנחנו פה כנים, פקידי האוצר לא פעלו לפי התיקון ולפי החוק. אז אנחנו דורשים את זה רטרואקטיבית במלואו, ולא חלקית ולא פיצוי ולא כל מיני דברים אחרים. כי למעשה אנחנו אלה שספגנו את המהלומה. אותנו משכו. אותנו משכו כל הזמן. לגבי הדיסריגרד שחנן הזכיר, נכון שפקידי האוצר אמרו שיחד עם שר האוצר הם יבדקו את זה ויעשו את הכול כדי לעלות. זה נכון. זאת אומרת, זה לא שנתנו לנו את ההחלטה הסופית. אנחנו עדיין בישיבות ועדיין בדיונים.

אני נעמי מורביה, יושבת-ראש מטה מאבק הנכים.

אני רוצה לברך את יושב-ראש הוועדה על שהוא חזר לכיסא שבו באמת היית ממש איתנו; ולומר לך תודה, כי בתור שר הרווחה אתה תמכת בנו והצעת החוק שאתה הגשת ואני זוכרת אותה היטב, מילה במילה, הייתה הכי קרובה שניתן למתווה שהוסכם עליו בהסתדרות, והיא הייתה מיטיבה עם כולנו והיינו נמצאים היום במקום אחר לחלוטין. אנחנו מבינים שהיו אילוצים, אפשר לקרוא להם כוח עליון. ואכן, בנובמבר לא היה שר רווחה בפועל ולא היה מי שיוציא או יזרז או - - - בפקידי האוצר או בהקמת הוועדה. הוועדה הוקמה לבסוף. עד היום לא קיבלנו שום תקציב - - - יש ועדה? מהוועדה שהייתה אמורה לשמוע את הנכים נפגשו אותנו בירושלים, התייעצו איתנו. הוועדה הזו עד היום לא הגישה את המסקנות שלה. אני לא ראיתי אותן, על כל פנים. מה היא צריכה להגיש? איזה המלצות? היא הייתה צריכה להגיש את ההמלצות שלה לשר הרווחה ולשר האוצר איך לשלם את התשלום השלישי, איזה סכום זה יהיה, מתי זה יקרה - - - הפעימה השלישית?

זה לא קרה. אני לא ראיתי פרוטוקול. אם יש פרוטוקול הוא לא פורסם בשום מקום. נתחיל מזה. עכשיו אנחנו אכן נופלים בין הכיסאות בגלל כל הבוקה והמבולקה הפוליטית שהיתה בשנה וחצי האחרונות. אני מודה שאני לא טרחתי להיפגש בשנה וחצי האחרונות עם אף אחד,

ממשלת מעבר ממילא מנועה להחליט או לתת אישור להוצאה כזו; היא כבולה ל-1 חלקי 12, תקציב שקיים באין תקציב, אז זה לפי תקציב שנה שעברה. היה ברור שאין תקציב כי לא היינו מתוקצבים, ואני מצפה שהיום אתה - - - נעמי, אותנו לא מעניין תקציב ואנחנו לא מנהלים.

זה מה שרציתי להגיד. אני סומכת עליך - - - לא מעניין אותנו כלום. רוצים את הקצבאות. אני סומכת עליך שאתה תעמוד כמו סלע איתן לצידנו ואתה תעשה את כל מה שאתה יודע לעשות, ועשית את זה הרבה שנים. ואנחנו נראה את מה שמגיע לנו כדת וכדין על פי מה שכתוב, ואם אפשר גם נתקן את העוולות שנכנסו לתוך החוק הצולע ועם החורים כמו גבינת גרוייר, שיצא תחת ידי הממשלה והכנסת בפברואר 2018. אייל, בבקשה. אני אייל כהן, יושב-ראש ארגון לקידום זכויות הנכים. מכיוון שאתמול נכנסנו לשר האוצר כשני גופים נפרדים נכה לא חצי בן אדם וארגון לקידום זכויות הנכים השיחות היו בנפרד. רציתי להוסיף משהו קטן על מה שנאמר פה. אנחנו דורשים את הרטרו באופן מלא עד השקל האחרון, מכיוון שאת הכסף שלנו, של האוכל שלנו, האוצר הוציא וחילק לילדי ישראל מתנה לפסח. דבר שלא דרשו מהם ולא כלום. זאת החלטה, לא יודע, פוליטית, זה לא מעניין בכלל. הכסף שלנו יצא לחלוקה לילדי ישראל. אנחנו לא מתכוננים לוותר על שקל אחד. האוצר, נערי האוצר או לא יודע מי, צריכים להגיש את כל המסקנות שלהם. מה שלא יתקבל, אם יחסר שקל אחד, אנחנו לא נשב בשקט כי מבחינתנו חילקו את הכסף שלנו. בנוסף, אתמול לא נסגר שום דבר סופית. זאת אומרת, לא נאמרו מספרים. את הכול צריך האוצר להגיש לשר האוצר בשביל לקבל את הרטרו - - - כמה זה פעימה ראשונה ופעימה שנייה לעומת מה שנשאר, מבחינת אחוזים? מה שנשאר זה מה שבזבזו בינתיים מינואר. אוסאמה, אוסאמה. לא הייתי כאן, לכן שאלתי. הוא לא צריך לדעת מה נשאר. אנחנו צריכים להגיע בסוף ל-3,700. הוא צריך לדעת מה הוא מקבל.

אל תעשה לי אותו - - - אבל כמה? כמה הוא צריך לקבל? כמה אתה צריך לקבל? אני הייתי צריך לקבל 3,700 בסוף.

היום מבחינתי זה היה תוספת של עוד 185-180 שקלים בינואר, שלא עבר. אז אתה מקבל היום 3,520? 3,200. יש עוד פעימה רביעית. נו, עזוב - - - יש עוד פעימה? אה, לא ידעתי. יש עוד פעימה רביעית. מה שקורה זה דבר אחד פשוט. באוצר יושבים אנשים עם קומפיוטר ועושים חישובים, ויודעים להטעות אותנו ואת הציבור, וזה לא יקרה. למדנו את החומר. אנחנו עכשיו באים הרבה יותר חכמים מאשר היינו.

מצוין. מאיר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, תעשה לנו סדר. תן סקירה מה היה, מה יש, איפה זה עומד ולאן אנחנו צריכים ללכת. קודם כל, תודה רבה. אני אוסיף על מה שכבר נאמר. אני לא אחזור על הדברים. תזכור שיש פה צעירים, אנשים חדשים. אין בעיה. אני לא רוצה לחזור על מה שנאמר כי זה נכון. ב-8 בינואר התקיימה ישיבה במשרד המשפטים ברשות רז נזרי, ושם עלתה הסוגיה של מה שאתם ציינתם, מדוע בחוק כתוב שצריך להביא את ההמלצות של אותה ועדה לרשות שר הרווחה ושר האוצר על מנת שהממשלה תקבל החלטה אם היא מאמצת את אותה המלצה להוציא אותה אל הפועל בתחילת 2020 מבחינתנו. נכון שלא כתוב בחוק בצורה מפורשת מתי, ואנשי אגף התקציבים טענו שמבחינתם זה יכול להיות גם באופן ציורי ב-31 בדצמבר 2020. זה דבר אחד. באותה ישיבה גם נאמר לאנשי משרד האוצר שלא יעלה על הדעת שיש חוק ולא מיישמים אותו הלכה למעשה. זה היה במסגרת אותה ישיבה. הביטוח הלאומי דרך קבע נפגש כמובן עם כל נציגי ארגוני הנכים. אנחנו עומדים על כך שהפעימה השלישית והפעימה הרביעית בכל זאת, אני רואה את הראשונה והשנייה שאיחדו אותן ביחד ליוני 2018 כשתי פעימות כי זה מה שהיה אמור להיות מלכתחילה. כמה זה היה ביחד? ביחד הוצע כ-2.3 מיליארד שקל מתוך 4.341 מיליארד. כמה אדם מקבל? זה הולך לפי 270 שקל, לאלה שמעל הייתה תוספת של כ-570 שקל לקצבה, ואלה שהם מעל גיל פרישה קיבלו חצי, 235 שקלים. דבר אחד אני רוצה להוסיף. בפעימה הראשונה הורידו את - - - והכניסו לקצבה.

אייל, אני לא זוכר שקיבלת רשות דיבור. אז בראשונה ובשנייה 3,270 שקל, ובשלישית והרביעית כמה צריך להגיע? הם צריכים להגיע לפי החוק ללא פחות מ-3,700 שקל קצבה חודשית. וזה עדיין מביש. עדיין מביש. לפי חישובי היושב-ראש מאתמול זה מתחת לקו העוני? זה מתחת לשכר מינימום. לפחות שכר מינימום צריך. אני חדש בוועדה. יש פה ח"כים שבאו מוועדות אחרות. פה הסגנון שהיה שונה. אם אנחנו רוצים להיות אפקטיביים, נרשום את השאלות, נקבל תשובות, ניתן לדיון להתקדם.

יש לו מתווה של לדבר בראש, ניתן לו לסיים את דבריו. אחר כך אתה תשאל והיא תשאל והוא ישאל, ונעשה את זה בצורה מסודרת. ואז לא נצטרך לעשות כל ישיבה ארבע פעמים בשביל להגיע לאותו נושא.

תודה.

מצב הדברים כרגע, הביטוח הלאומי בהחלט פועל כדי לדאוג לכך שהפעימה השלישית ולאחר מכן הרביעית יתממשו הלכה למעשה. כל עוד אין את ההמלצה של הצוות, שאנחנו גם כן לא ראינו דבר וחצי דבר זולת כשלוש ישיבות שהתקיימו עם נציגי הביטוח הלאומי. שיתפנו פעולה.

הביטוח הלאומי הקדים את המאוחר, וב-17 באוקטובר 2018 אנחנו ביצענו את התהליך הנדרש מהוועדה. כוננו ועדה. אנשי אגף התקציבים פשוט לא רצו לשתף פעולה. זו המציאות האמיתית כמו שהיא היתה, ורק בשלהי 2019 כתוצאה מלחץ שהיה הם הקימו ועדה בראשותם. אנחנו מיד שיתפנו פעולה, הגענו לכל הישיבות והעברנו את כל המידע והנתונים שהתבקשנו לתת לטובת העניין. נכון לעכשיו פעימה שלישית ופעימה רביעית לא עומדות על הפרק, לפחות מבחינת מה שידוע לביטוח הלאומי. ואנחנו חושבים שצריך להוציא אותן אל הפועל החל ב-1.1.2020 ולאחר מכן מה-1.1.2021. נציג האוצר, שמעת מה אמר נציג הביטוח הלאומי? הוא אמר שכפי שהוא רואה ולפי הוראות הביצוע שהוא מקבל, אין תנועה בשטח.

אין פעילות, הנכים יגידו מה שהם יגידו ויפגינו, ולא יקבלו את הכסף. איפה האוצר נכנס לגזרה לקדם את העניין כדי שהם יוכלו לקבל את הכסף שלהם? בבקשה, אדוני. אני עלי בינג, רכז רווחה וביטוח לאומי מאגף תקציבים במשרד האוצר. כפי שמאיר שפיגלר ציין, החוק הקיים לא מאפשר להגדיל את הקצבאות, ולכן מאיר אמר, אי אפשר לשלם את ה-3,700 מכוח החוק. יש את סעיף 220 שאומר בצורה מפורשת איך צריך לעבוד. אגב, הסעיף לא מדבר על ועדה, הוא מדבר על השרים. חשוב להדגיש את זה.

לא מדובר על ועדה, אלא על זה שהשרים - - - זה לא נכון. בחוק כתוב: הוועדה הבין-משרדית תגיש את המלצותיה. סלח לי, אתה לא מעיר לו. אייל, הוא מדבר אליך שני הגורמים שצריכים לדעת הם שר האוצר ושר הרווחה. תרשום את הדברים החשובים. אם אני טועה, אנא תקנו, אבל להבנתי זה מה שכתוב בחוק. בכל מקרה שני השרים צריכים לבחון את הסוגיה הזאת. שני השרים היו צריכים לבחון את זה עד סוף שנת 2019. כפי שנאמר, זה באמת לא מה שקרה. חשוב להגיד שהדיבור עד סוף שנת 2019 היה כי התפיסה הייתה שתקציב המדינה ייסגר עד סוף אותה שנה. ברור שהשינוי הזה בין השינוי החוקי בחוק הביטוח הלאומי שמגדיל את הקצבאות ובין המקור התקציבי לכך, צריך להגיע במסגרת גיבוש תקציב המדינה, וכך היה ברור. באופן שלא צפינו, ואני חושב שמעטים האנשים שצפו, המדינה התגלגלה למספר מערכות בחירות ולא עבר תקציב בשנה הזאת. לכן מה שאתמול אמר גם שר האוצר בפגישתו עם נציגי ארגון הנכים אני חושב שהם די דייקו באיך שזה צוין שר האוצר מתכוון לעמוד במפורש במתווה שסוכם ושנחקק, ושמדבר על זה שעד סוף שנת 2021 הקצבה תעמוד על 3,700 שקלים, וסך התקציב יעמוד על 4.341 מיליארד שקלים. אני מודה שלא הכרתי את סיפור החמסה והח"י. אני שמח שהגעתי. אתה פה לא מדייק. לא דיברנו על סוף 2021. דיברנו על תחילת 2021. אני אחדד. דיברנו על זה שהפעימה של 2021 לא תצטרך להיות בחקיקה נפרדת, אלא נעשה אותה באותו מתווה של חקיקה. כן דובר על זה שבהתאם להוראות בחוק, 4,341 שקלים, כך כתוב גם בחוק, זה ההוצאה בשנת 2021. תקנו אותי אם אני טועה, אבל כך כתוב בחוק. יש פה נציג של משרד הרווחה? בזום. עוד אמר שר האוצר שהוא מאוד מאוד רוצה לתמרץ ולעודד יציאה של נכים לשוק העבודה, ולכן הוא רוצה לבחון את העלאת הדיסריגרד, כפי שכבר צוין, במסגרת אותו מתווה של סעיף 220ב, להעלות גם את הדיסריגרד, כפי שאגב נעשה גם בפעימות הראשונות. זה גם דובר בישיבה אתמול. אני לא מבין עברית. באמת שאני לא מבין עברית.

בוא נמצה את כל מה שאמרת במשפט אחד. עד מתי? תן לי תאריך. נגמרים הדיונים בין שר האוצר ושר הרווחה עם הנכים, והם מביאים את המתווה. זה מה שאני רוצה לדעת. כל מה שאמרת לי, יעשה זה וזה, הכול נחמד, תקציב המדינה, הכול נחמד. תאריך? אישור תקציב המדינה. לא, המתווה - - - סליחה, קארין. אני אסתדר. יש פה שני דברים שאני מדבר עליהם, ואתה עונה לי משהו אחר. קודם כל, שר האוצר ושר הרווחה, או מי מטעמם, ואני לא קובע עליהם, צריכים לסיים את המתווה ולהגיד, אפילו לשיטתך, ביום אישור תקציב המדינה, 31 באוגוסט, ב-1 בספטמבר הנכים מקבלים הנה המתווה, מה-1 בינואר ככה,

ככה, או לא מקבלים או הכול. המתווה צריך להיות סגור לפני ההצבעה על התקציב. לא אחרי התקציב תקים את הוועדה, והם ישלחו ויתחילו לדון, ויהיו שביתות ויהיו הפגנות. אנחנו מכירים. תאמין לי, אנחנו כבר שעה פה. אנחנו מכירים. אתה יודע ללכת הביתה, לשלוח לוועדה תאריך סיום, יעדים, הגדרת יעדים. עוד פעם, אני חושב שעניתי לשאלה הזאת. הכוונה של שר - - - לא כוונה. שנייה - - - לא כוונה. יושב-ראש הוועדה, - - - אני לא רוצה שתמרח אותי.

תן לי תאריך. תגיד, אני בתאריך הזה מתחייב, מתחייב אני שבתאריך הזה אתה לא יכול להגיד, שהשרים יגידו לך, אתה הנציג שלהם פה. תבוא לוועדה ותגיד, מתחייב אני, בתאריך הזה אני מביא מתווה, כן יאהבו הנכים או לא, אבל נדע. היום אנחנו לא יודעים כלום. הוא אמר ככה, הוא אמר לא, זה הכול נחמד. מתווה סגור.

ואז נוכל להתווכח אם זה מה שהם מקבלים, אם זה לא מה שהם מקבלים, הוא אמר ככה. כל זה לא שווה כלום.

אפשר לחדד את זה, אדוני היושב-ראש? עוד דקה אתה מחדד.

תרשום לך תאריך, הגדרה, סיום המתווה. אני מציע, למרות שזה קשה, שאותה ועדה של שר הרווחה ושר האוצר ישתפו את ארגוני הנכים בסיכום. זה מה שאני מציע, אבל הם לא עובדים אצלי והם יכולים לעשות מה שהם רוצים, מה שהוועדה רוצה, כי נראה לי שלוקחים את האוכלוסיות הכי מוחלשות ועובדים עליהן. נראה לי.

הלוואי שאני טועה. נראה לי ככה, נראה לי. והלוואי שיתברר שאני טועה. אז בסוף הדיון אנחנו נגיד את מה שיש לנו להגיד. אנחנו מצפים ממך, מאחר שאתה הנציג פה, להעביר לוועדה תוך שבוע שבוע זה הרבה זמן לדבר על שני השרים ולראות מתווה תאריך, הגדרה, סיום יעדים.

בבקשה, אוסאמה, תחדד. אני רוצה להמשיך את הנקודה שכבוד היושב-ראש העלה. אני הייתי שותף עם כל חברי הקואליציה והאופוזיציה בזמנו, ואני מזכיר, סופר חדש, אבל קארין היתה, ב-2017 עשינו ישיבה מיוחדת ואחת במינה,

והיינו בבית סוקולוב כל נציגי סיעות הבית, מהראשון ועד האחרון, גם קואליציה וגם אופוזיציה. כמו שיהיה פה.

ואז אמרנו, אנחנו תומכים במאבק הנכים, וגם השתתפנו בחלק מהמאבקים, בהפגנות, ודוד ביטן אז אמר, אני הולך וסוגר את המתווה הזה. נכון שזה לא היה לרוחם המלאה של ארגוני הנכים, הגענו לעניין של ה-3,700 שקל - - - 4,000 זה היה - - - בסדר, אמרתי.

יש בעיה. זה אל מה שאנחנו רוצים וזה לא מה שאתם רוצים, אבל אני מדבר לפחות על מה שסוכם. ואני יודע שזה סכום עלובה וזו קצבה עלובה שאפילו לא מגיעה לשכר מינימום ולא מספקת את הצרכים הבסיסיים, אבל גם את זה לא מקיימים ולא מבצעים, אדוני היושב-ראש. פעימה ראשונה,

כפי שאמר מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי ב-2018 אנחנו היום באמצע 2020 ולא יודעים לתת לנו תשובות מתי הפעימה השלישית ומתי הפעימה הרביעית. אל תדאג.

אז אני מבקש, אני מדגיש מה שאמרת. אדוני נציג האוצר, יש הבדל בין להגיד לנו, סיכמנו, הפעימה השלישית תהיה בתאריך זה וזה, הפעימה הרביעית בתאריך זה וזה, וכמובן אחרי אישור התקציב יועבר הסכום. מה הבעיה? אבל צריך מראש שאנחנו נדע וגם שארגוני הנכים ידעו באיזה תאריך מקבלים את הפעימה השלישית ואת הפעימה הרביעית. אנחנו נעלה את נציג משרד הרווחה, שישמע את מה ששמע נציג האוצר, שהוא צריך לעמוד ביעדים. אנחנו עושים לך חצי מהעבודה. הנה אנחנו מקשרים את נציג משרד העבודה, שישמע כמוך, מקצרים לך דרך. גדעון, אתה שומע אותנו? אני בטלפון שאני לא כל כך שומע טוב, אז אני מעדיף שדני כץ שגם נמצא בצוות אצלנו, שיענה לשאלה שלכם, ואני אתחבר אליו אחר כך.

אין לנו בעיה. תודה. דני, לפרוטוקול, שם ותפקיד. גילוי נאות, לא מכיר אותו, אין קשר משפחתי. שלום. אנחנו העלינו בפני נציג האוצר את הבקשה שלנו שהשרים או שולחיהם יסיימו את כל מתווה הנכים, הפעימה השלישית, יגישו אותה לוועדה, שיוכלו לבצע אתה שומע אותי? ככה אי אפשר לנהל ישיבות. כן, אני שומע. יש לו דיליי. אדוני היושב-ראש, אני שומע אותך בהחלט. אני רושם את הדברים. אנחנו ביקשנו מנציג האוצר, ואנחנו מצטערים שאתה לא יכול לשבת איתנו בגלל המצב ואנחנו מבקשים תאריך מוגדר מתי המשרדים מביאים לוועדה את מתווה הנכים, ביצוע, תשלום, חלוקה, מה שאתם רוצים. אבל אנחנו צריכים להבין מה קורה ולאן זה הולך. בסדר גמור. זאת אומרת, אני מקבל את התשובה שלך: בסדר גמור. השגריר שלך יהיה נציג האוצר, נכון? אנחנו היינו חלק מהצוות של הוועדה הבין-משרדית. והמתווה אנחנו נהיה בקשר עם משרד האוצר ונגיש את המתווה הזה ביחד. אתה דואג להביא לנו תאריך? כן, בגדול - - - לא בגדול. אין בגדול. תגיד לוועדה, אני מתחייב להביא או לא להביא. אם השרים יחליטו שלא, אז אתה לא יודע להביא. אז אתה תבוא לוועדה ותגיד, השרים לא יכולים להתחייב על תאריך שהם יסיימו את המתווה או הם יסיימו את זה בעוד חצי שנה, או הם יסיימו בעוד שנתיים. אבל אנחנו רוצים לדעת בפני מה אנחנו עומדים ולמה לצפות. מקובל. תוך כמה זמן אתה מביא לנו את התשובה? מה שתגיד. שבוע זה מספיק לך? מקווה. ביום רביעי בשבוע הבא נציג משרד האוצר ייתן תשובה לוועדה עד מתי יסיימו את המתווה. בוא נקווה שלא נקבל את התשובה בדצמבר 2020. המטרה שלי היא לעזור לכם. מאחר שאני מכיר את המערכת אז אני יודע.

אבל הבעיה שפקידי האוצר - - - את חושבת שאולי צריך לעבוד ככה וואלה, אנחנו עובדים. אתה מבקש מהם תאריך סופי למתווה. אנחנו רוצים שהכסף בתאריך הסופי יהיה בבנק. לא מתווה. המתווה הרבה לפני - - - בדרך שלך ומאחר שאני לא חושד בך שאת לא רוצה לקבל את הכסף הכסף יהיה בעוד חמש שנים. אני מעלה את העמדה שלנו - - - חברת הכנסת פרומן,

קודם כל, תודה, אדוני היושב-ראש. אני שמחה על הדיון הזה וגם מצרה עליו. אין לי ספק שיותר טוב לי לראות את האנשים המכובדים האלו כאן ולא ברחובות, אבל לצערי אני שנה וקצת יושבת בוועדות, גם הזמניות ועכשיו גם בוועדה הקבועה, ולצערי יש איזשהו נוהג בסוף תמיד האצבע המאשימה אל משרד האוצר, אבל תמיד יש גם משרד מקצועי שצריך לעשות את הצעקה מול משרד האוצר. להביא את האנשים לשפל המדרגה, לצעוק, לשבות, להפגין למה?

במהלך השנה הזאת היו פה מחזות לא בחדר הזה דווקא קורעי לב, ובסופו של דבר איך שהוא דברים הסתדרו בחלק גדול מהמקרים אבל אחרי שהוצאנו את המיץ לאנשים. ואני יודעת שאתה בטח מכיר את זה. ובסך הכול האנשים האלה נאבקים על הרצון שלהם לחיות בכבוד. נציג האוצר עלי, אל תגיד יותר לא עבר תקציב המדינה. האנשים האלה צריכים לחיות. זה לא מעניין אותם שלא עבר תקציב המדינה. גם כשלא עבר תקציב המדינה היה תקציב, משרדים פעלו על פי תקציב. אני הייתי מנכ"לית, עברתי פעמיים מערכות בחירות, תקופות של אין תקציב מדינה והמשרד שלי תיפקד. אז זה לא מעניין אותם שלא היה תקציב מדינה וכל הפלונטרים הפוליטיים שהיו במהלך השנה הזאת. בשורה התחתונה אנחנו צריכים לראות אותם אל מול עינינו, לאן הכסף הזה מוקצה. זה לא מותרות. זה כדי לחיות באופן בסיסי. ועל מה אנחנו מדברים? להגיע ל-3,700. חברים, לפחות שנדבר על להגיע לשכר המינימום, ל-5,300. וגם על ה-3,700 האלה עוד יש שתי פעימות שצריכות להגיע ואף אחד לא יודע לתת ליושב-ראש את הנתונים עכשיו. הרי היית צריך כבר לבוא עם זה סליחה, אתה ומשרד הרווחה הייתם צריכים להגיד, אדוני היושב-ראש, בתאריך הזה ובתאריך הזה, ובטח לא למשוך את זה על עוד שנה וחצי. על מה אנחנו מדברים?! אז אני מצטרפת לקריאה שלך, אדוני היושב-ראש, לקבל את לוח הזמנים המדויק ושלא יימרח. אתה פתאום זרקת: סוף 21' מה סוף 21'? למה סוף 21' על מתווה שכבר היה צריך להסתיים? ובואו נאפשר לציבור הישראלי בכלל ולחוליות החלשות שלו, ובמקרה זה, לנכים שלנו לחיות בכבוד. חבר הכנסת ג'אבר עסאקלה. גם אני מברך על המתווה או הכיוון - - - אני מברך אותך. אתה חבר קבוע בוועדה? אני לא חבר קבוע בוועדה. אז אני מברך אותך בכל זאת - - - תודה רבה. אני מברך אותך על הקביעה שלך ועל המתווה שאתה לוחץ בכיוון. אני חושב כמובן ש-3,700 שקל זה עדיין משהו מביש. אני רק רוצה להגיד לארגוני הנכים - אתם תקבלו, אני מקווה שהוועדה תמשיך לעקוב אחרי הדברים, אבל המאבק שלכם לא יסתיים ב-3,700 שקל. אני מעודד אתכם להמשיך. תלחצו עלינו, תלחצו על הוועדה, תלחצו על השרים. מגיע לכם יותר, כפי שאמרה חברתי, לפחות שכר מינימום. וכל הכבוד לכם.

נתי ביאליסטוק-כהן, בבקשה. קודם כל, תודה רבה, אדוני, על קבלת זכות

לשמחתנו, בג"ץ קיבל לפני כשבוע פסק דין שהורה למדינה להשוות את גובה דמי הליווי לאנשים עם עיוורון לגובה קצבת הניידות לאנשים שמקבלים אותו במסגרת ההסדר עם משרד האוצר והביטוח הלאומי שהם מחוסרי רכב. אנחנו שמחים מאוד על הבג"ץ שתיקן עוול בן שנים, שהפלה בין אוכלוסיות שנזקקות לאותו שירות. אני מציע לכולם לקרוא את הבג"ץ הזה, הוא בהחלט בג"ץ מכונן, ותודה רבה גם לאדוני השר שתמך בקריאה שלנו להשוות את הדברים.

התוצאה של הבג"ץ הזה שמשפרת את מצב העיוורים ואת התנאים שלה במקצת, אני מקווה שאתם לא מכניסים את זה לעלויות של ה-4.341 מיליארד. אני מקווה שאתם לא מכניסים את התוצאה של הבג"ץ לעלויות. תרשום לך. בבקשה, תמשיך. הערה ראשונה, אדוני. קודם כל, זום היא מערכת יחסית נגישה לאנשים עם עיוורון, אבל לא מספיק נגישה. אני נתקלתי בקשיים רבים בכניסה ואני לא יכול להשתמש בצ'אט, כך שנאלצתי להיעזר. אני מבקש לחשוב על פתרון להשתתפותי להבא בוועדות אם הדבר הזה יימשך דרך הזום. זה מאוד מקשה עליי. לגופו של עניין, שתי הערות עיקריות. שים לב לדברי נציג האוצר. לטענתו, ההחלטה תהיה החלטה של השרים והיא תהיה החלטה סופית. לא ייערך דיון או לא צריך להיערך דיון עם הוועדה, ומה שיחליטו השרים זה מה שנצטרך לקבל.

עזוב, הוא מביע את דעתו. ייערך דיון והכול יהיה בסדר.

ביידיש אומרים: האט ער געזוגט.

לא צריך אישור, לא צריך הסכמה, אלא צריך שהשרים יחליטו והחלטתם תהיה סופית. עוד הערה שאני חייב להביא לתשומת הלב. בעיני האוצר, הסכום של הדיסריגרד וסכום עליית הקצבה הם סכום אפס,

אם הדיסריגרד עולה אז הקצבה תעלה פחות ואם הקצבה תעלה יותר אז הדיסריגרד יעלה פחות. אני חושב שצריך לנתק בין ההקשרים האלה, מכיוון שאומנם הדיסריגרד לכאורה, למי שיעלה את השכר שלו, יפחית במידה מסוימת הכנסות של המדינה, הוא לא יגדיל הוצאה של המדינה. ולכן צריך לנתק את זה וצריך לעודד אנשים לצאת לעבודה, והסכומים האלה צריכים לא להיחשב כתקציב אחד. כך שאם מדובר על תקציב של 4.35 מיליארד ביחד, צריך לשים לב שצריך לנתק את גובה עליית קצבת הנכות מהגובה של עליית הדיסריגרד ולהוציא אותו מהתקציב הזה.

וכמובן אני מקווה שיושב-ראש הוועדה ייזום דיוני המשך בנושא הזה עוד לפני שהשרים יקבלו החלטה סופית על מנת שנוכל להשפיע או לשכנע שהמתווה יהיה צודק ונכון וכמובן ייושם במהרה בימינו אמן. תודה. יהודה דורון, בבקשה. שמי דורון יהודה, יושב-ראש ארגון נכי הפוליו וארגון איל"ה וחבר בפורום ארגוני הנכים. אני רוצה קודם כל לברך על מה שנעשה עד עכשיו ואני תומך בכל מה שנאמר היום, אבל ישנה קבוצה די גדולה שמעבר לנכות שלה היא גם מזדקנת ומצבה הרפואי הרבה יותר קשה והצרכים שלה הרבה יותר קשים, והם נכים. ולכן, זה שהם לא מקבלים את אותו סכום שמקבלים הצעירים, לדעתי זה עוול שנגרם לאותם נכים שצריכים לקחת עובד זר,

והוא לא מקבל את זה. התוספת של העובד הזר עלה ב-1,200 לפחות עם כל העליות שהיו בשכר, ואת זה הנכים לא קיבלו בשר"ם. ובאיזשהו מקום גם את הכסף הזה הוא צריך לשלם, וגם לא לקבל באותה מידה. הוא אותו נכה, והוא נכה קשה יותר. לכן אני אומר, צריך לחשוב שגם הנכים שהם נכים מבוגרים, עברו את הגיל, יקבלו את אותו דבר. אלא אם כן נעביר החלטה אחרת, שנכה שעבר את הגיל מקבל את הנכות שלו כמו שהיא היום פלוס קצבת הזקנה. אבל הוא לא מקבל קצבת זקנה, אז צריך להחליט איך אנחנו פותרים את הבעיה ולא להשאיר את הנכים במצב שהם היום. ואני חושב שצריך לתת את הדעת על הנושא הזה בלי לפגוע בסכומים שכרגע אנחנו מדברים עליהם. עורקבי, בבקשה. אני אבנר עורקבי, יושב-ראש ארגון אהב"ה וחבר בפורום הנכים. אף אחד, גם בתוך המתווה שרשום בו, לא התייחס מספיק לילדים בעלי צרכים מיוחדים. הילדים הוזנחו באופן יוצא מן הכלל. מה זה, אף אחד לא התייחס? מאיפה באו ה-50 מיליון? מאיפה באו? אם אף אחד לא התייחס, מאיפה הגיעו ה-50 מיליון? 50 מיליון לא חולקו. זה מה שאני מנסה להגיד כבר כמה דקות, ואני מצביעה. אבל גם אחרים רוצים להגיד. הם לא חולקו, ה-50 מיליון. בוודאי שחולקו. אומנם חולקו, אבל זה לא מספיק לילדים בעלי צרכים מיוחדים. ילד נכה מוגבל קשה בעל צרכים מורכבים הוא גם מעסיק עובד זר, הוא משלם לו פי שניים משכורת - - - אתה לא מבין כמה אני מסכים איתך. אני יודע שאתה מסכים איתי, אבל הבעיה שזה היה גם בתוך המתווה עצמו ולא קיבלתי התייחסות מתאימה, כי כל אחד דואג לעצמו באופן פרטני ואני דואג לילדים באופן פרטני. אף אחד פה מכם לא דואג לעצמו באופן פרטני. כולכם מייצגים את הגופים שאתם באים מהם, ועובדים בהתנדבות, ביושר ובהגינות, ומנסים להביא תוצאה לכולם. אני עדיין לא סיימתי. בתוך כל הכעס שלי, יהודה הזכיר את העניינים של הקשישים. קשיש היום בארץ ישראל מקבל קצבת זקנה פלוס פנסיה.

קשיש נכה אין לו פנסיה. נכה אין לו פנסיה כי הוא לא צבר פנסיה. כל קשיש מקבל פנסיה? רובם. מי שחסך כל החיים שלו לפנסיה מקבל פנסיה. מי שלא חסך לא מקבל. היום זה רווחה בתוך החברה הישראלית שכל קשיש בדרך כלל מקבל גם פנסיה. אבנר, מי שמקבל פנסיה מורידים לו את הקצבה. תהיה דייקן. אני אומר פשוט מאוד. צריך להתייחס גם לנכים הקשישים, גם לנכים הילדים, גם הם בני אדם. הם לא - - - יש מאין. צריכים להתייחס אליהם ולתת להם את מלוא תשומת הלב. הם כולם מדברים אליך, באוצר. הם לא מדברים אליי. הם מבינים שאני מכיר. הם מדברים אליך.

אתה בא ממקום טוב. אנחנו מבקשים להתייחס גם לילדים הנכים באופן מלא ויוצא מן הכלל.

נעמי, בבקשה. קודם כל, אני מצטרפת בכל ליבי למה שאמר אבנר, מילה במילה. הילדים בבת עיני. ולגבי מה שאמר יהודה דורון, כל הכבוד לו שהוא הציג את זה. אני רוצה לחזק אותו. מי הביא את הכסף הזה? אני רוצה לחזק אותו ולומר כך: יש בג"ץ, בג"ץ שושנה לוי 2009, שאנחנו, מטה מאבק הנכים, היינו חלק ממנו, ונקבע שם מפורשות שכל העלאה שתחול על קצבאות הנכות תחול גם על אנשים שעוברים עם קצבת הנכות - - - באיזה גובה? מלא. לא מלא. זה היה הצרה שלנו. הבג"ץ קובע שם חצי.

טוב, בסדר. אז אנחנו חלוקים. אנחנו חלוקים. אבל על כל פנים, לפחות נתון אחד אני אזרוק.

קשיש נכה מקבל לא 3,300 שקל קצבה, הוא מקבל 2,880. 700 שקל פחות מקו העוני. זאת אומרת, הוא גם קשיש, גם נכה וגם דפוק. בזאת סיימתי את דבריי. טל, בבקשה. אני חושב שמה ששותפיי פה הצביעו עליו הוא שמעבר לנושא הקצבאות יש הרבה מקצה שיפורים שצריך לעשות בכל קבוצות הנכים הכלליים, מילדים עד נכים שהם גם קשישים, עד הנכים המונשמים. יש באמת הרבה מקצה שיפורים. המאבק של שש השנים האחרונות לקח את ציבור הנכים משולי החברה הישראלית לחזית, וצריך לעשות את זה גם במובנים תקציביים. פשוט לעשות חשיבה מחדש ואולי רפורמה בכל הנושא הזה, ולהתייחס גם לקבוצות מיעוט בתוך קבוצת הנכים הכלליים. אני רוצה לדבר פה גם בשם נכי צה"ל על הרבה דברים, אבל זה לא המקום. אני אשאיר את זה לפעם אחרת.

אבל באמת-באמת יש מקצה שיפורים לעשות בכל קבוצות הנכים הכלליים וזה מצריך ועדה או דיון מיוחד בשביל למפות את כל הבעיות ולראות איך אנחנו מטפלים בהן.

הכנסת טלי פלוסקוב,

אדוני היושב-ראש, קודם כל, תודה. מתנצלת, היו שתי ועדות בו זמנית - - - הכול בסדר.

אבל אני יודעת שפספסתי דברים חשובים. אנחנו מכירים את האילוצים, צרות של עשירים.

אבל אני יודעת שיש פה כל כך הרבה דברים חשובים שאולי פספסתי משהו. אבל אני כמובן אשמע ואסתכל על כל הפרוטוקול. דבר ראשון, אני שוב רוצה להודות לך על הדיונים הראשונים הכל-כך חשובים והבוערים, גם מבחינתנו הפוליטיקאים, אבל יוצר מצד האנשים שממתינים למימוש החלטות שהתקבלו. והייתה פה החלטה מאוד אמיצה, מאוד רצינית, מאוד יקרה, יקרה גם מבחינת הכסף וגם מבחינת התוכן שלה. כי האנשים האלה חיכו לזה המון שנים, ואני גאה ובטח גם אתה להיות חלק מהממשלה שכן קידמה את הנושא הזה. מעבר לכל מה שנאמר, אני חושבת שהאנשים האלה צריכים לקבל בלי סוג של חור באמצע. אנחנו הבטחנו להם תוואי, אנחנו צריכים להיצמד לתוואי הזה ולשלם להם את כל מה שמגיע להם. כפי שאתם יודעים, אני כל הזמן מדברת על האזרחים הוותיקים, זו הנישה שאני לא יכולה בלי לגעת בה - - - זה בדיוק מה שהפסדת. חבל, אבל אני מבטיחה לך - - - 50% גמלה לאזרחים הוותיקים,

בשביל לסבר את אוזנך, עד שאני לא נכנסתי לגזרה זה היה אפס. אתה דאגת להם. אפס.

הנה - - - אני הבאתי את הקצבה לאזרחים הוותיקים. לצערי, בגלל טוב, נו. אדוני היושב-ראש, זה מה שרציתי להגיד. אני זוכרת איך נלחמת ואני זוכרת מה היה באוצר. אני זוכרת את הכול. לכן יש לך חלק לא מבוטל בכל הנושא הזה, ולכן - - - יש לי חלק לא מבוטל בילדים, עיוורים וקשישים. זה היה הקטע שלי. בחלק אחד אני מאוד רוצה לקבל אותך כשותף, אדוני היושב-ראש. יש לנו משפחות שמקבלות השלמת הכנסה ואחד מבני המשפחה נכה, את התוספת שהם קיבלו ניכו להם מהשלמת הכנסה. המשפחות האלה לא קיבלו שקל אחד מהתוספת לנכים. אני חושבת שגם את זה אנחנו צריכים לתקן. תודה, אדוני. אני ממש מתנצל, כי ב-11:00 אני צריך להיות ראשון הדוברים במליאה, אז אני מבקש את הרשות לפני הדוברים האחרים.

תודה רבה. אני רק רוצה לומר,

יישר כוח על כל הדיון הפורה הזה. אני חושב שאתם אמורים לקבל את הזכויות הכי טובות שיכולות להיות לכם כאזרחים שווים בין שווים במדינה. כחבר הכנסת וגם בהיותי ראש עיר, הפניות שתמיד התקבלו אצלי הן לגבי שתי בעיות הכי קשות בנושא הזה הן בנושא הנגישות, שזו סוגיה בפני עצמה, ודאי נגעת בזה או תיגע בזה,

והדבר השני, חיי היום-יום, הגמלאות, הקצבאות שנותנים, שהן תמיד לא מספיקות, ובצדק. היו פה גם דיונים בכנסות הקודמות על הרבה מהזכויות שלכם. חלק מכם אני מכיר משם, וחלק מכם זכיתי להכיר במשך השנים בכל מיני כינוסים שעשיתם. אני רוצה להגיד לכם שאני מאוד שמח שיש לנו ממשלה חברתית, אנשים שמאוד אוהבים לעזור בתחום הזה, בפרט היושב-ראש שהיה גם שר, הוא בא מהמקום החשוב והמכובד הזה. אנחנו נאחל לכם המון הצלחה, תמשיכו אתם לעורר אותנו. אנחנו נמשיך הלאה לפעול למענכם. ותדעו דבר אחד, עצם המוגבלות שאתם נמצאים בה לא אמורה לגרום לכם לסבול פעמיים או שלוש, אלא אתם אמורים להרגיש בנו שליחים טובים שלכם לעשות את המקסימום במגבלות הקיימות, ולתת לכם את כל השירות המלא.

חבר הכנסת יוסף ג'בארין, בבקשה.

זהו דיון ראשון כשאתה יו"ר הוועדה - - - לא, זה דיון ראשון שאתה פה. זה הדיון השלישי שאני מנהל.

דיון ראשון שלי כשאתה יו"ר הוועדה. אתה חבר קבוע פה? אני לא חבר, אבל הנושאים כאן הם מאוד חשובים, סופר חשובים לכלל החברה, אז אנסה להגיע כמה שאפשר. אז ברכות על התפקיד ושיהיה לנו בהצלחה בקידום הגנה על זכויות הקבוצות המוחלשות שבאמת צריכות אותנו בתקופה הזו. אני רואה שמנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר איתנו, אז אני שמח על שיתופי הפעולה ומאחל שיהיה לנו המשך עבודה משותפת, בעיקר בנושאים של קידום זכויות של קבוצות מוחלשות, דווקא בתקופה הקשה הזו. אני רוצה להגיד לכם שאני מלווה את המאבק הזה כמעט מתחילתו, בין השאר בגלל שאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה שותף איתכם במאבקים שהובלתם. וקשה לראות עכשיו, כשהיו הישגים מאוד משמעותיים, גם בזכות ההתערבות שלך כשר, שהעניין עכשיו נמרח ואני מאוד חושש ממצב שאחרי שהגענו לנקודת הזמן הזו, יבואו עכשיו עם מתווה חדש שבעצם יפגע בהישגים שהיו עד כה. הסר דאגה מליבך. אני מקווה. הסר דאגה מליבך. אני לא סתם ישבתי ליד נציג האוצר שהדברים שלי יהיו מאוד - - - מאה אחוז. הסר דאגה מליבך. העיקר הוא שאנחנו עכשיו מדברים על יישום. לא על עוד הסדר שעוד פעם ימרח את הדברים והתשלומים. מלכתחילה, לדעתי, היה צריך לקיים את זה עוד קודם. צר לי שזה נמרח עד עכשיו. אני מקווה שבעוד שבוע לא נשמע על איזשהו הסדר חדש, אלא לוחות זמנים ליישום. תאריך ביקשנו, תאריך. לא הסדר. כן, בדיוק. זה מה שאני אומר עכשיו לאוצר. ואנחנו איתך במאבק הזה.

איתכם, ונמשיך את המאבק הזה ביחד כי הדרך עדיין ארוכה.

ביחד זו מילת המפתח. ביחד, לא בנפרד.

הם יודעים למה אני מתכוונת.

אדוני היושב-ראש, בדיון הראשון של הוועדה אמרתי שאכן זו ועדה של אנשים ואתה איש של אנשים, ואני רוצה פה לחדד. זו ועדה של אנשים שאנחנו צריכים להשמיע את קולם, שקולם הוא חלש ואנחנו צריכים להשמיע אותו יותר בקול. אני כן יכול לומר שבחוויה האישית שלי, בגילי הצעיר אומנם, אני זוכר את היחס לנכים, כמה הם היו מוחבאים כשהייתי ילד, ואני רואה את הנוכחות שלהם היום בקרב בני הנוער. אני רואה את הפעילות ההתנדבותית שהצעירים היום עושים. בסך הכול אם אנחנו ניתן מקום אמיתי ונוכיח יותר לנכים במציאות הזו, אז ממילא נבנה חברה ערכית ומשמעותית יותר. בשנה האחרונה למדתי שבעצם אנחנו עובדים בשוק חופשי במדינת ישראל וזה הרציונל הכלכלי. השוק החופשי הוא שמי שצועק יותר חזק מקבל יותר. יכולות לצאת הרבה הודעות לתקשורת על פעימה ראשונה, שנייה ושלישית, ובסוף מסתבר שמה שבראשונה לא קיים בשנייה ומה שבשלישית ובסוף כולן לא קיימות והרבה-הרבה עבודה בעיניים. אני שמח על הנחישות שאתה מפגין כאן ואתה נאבק לשים בסוף מספרים, תאריכים ולעמוד במשימה. אנחנו פה נהיה לצדך במשימה הזאת ונתמוך איפה שצריך ונפעל ביחד, בעזרת השם. מאיר שפיגלר, בבקשה. כבוד

היות ועיקר הדיון נסב סביב תאריכים שאמורים בצורה זו או אחרת לקבוע מה יקבלו הנכים ומתי, אני שוחחתי עם שר הרווחה איציק שמולי גם אתמול בלילה. הוא לא יהווה שום גורם מעכב במה שנוגע לוועדה שאמורה להביא את ההמלצות שלה. הוא תומך ללא סייג ביישום הפעימה השלישית והפעימה הרביעית. וגם הביטוח הלאומי ייתן את כל מה שמתבקש ממנו כדי לקדם את הדיון ולהביא את התוצאות כמו שהיושב-ראש מבקש. תודה. בשם הוועדה, אני רוצה להביע את תנחומי חברי הוועדה בעקבות מותה של אימה של חברת הוועדה, חברת הכנסת חוה אתי עטייה. היא קיבלה את ההודעה אתמול פה ויצאה מהוועדה. אנחנו מביעים את תנחומינו. הוועדה קוראת למשרד הרווחה ולמשרד האוצר להפסיק לפגוע בזכויות הנכים ולממש את המתווה, כולל כל התאריכים. אנחנו מבקשים מהאוצר ומהרווחה תוך שבוע להביא לוועדה תאריך מועד סיום המתווה בהתייעצות עם הנכים, לשביעות רצון כולם. אנחנו לא רוצים להוסיף, אנחנו לא רוצים לגרוע. אנחנו רוצים לכבד את מה שהוסכם, שיקבלו את מה שמגיע להם את מה שסיכמנו, מגיע להם הרבה יותר במהרה בימינו. תודה רבה. הישיבה נעולה.

10:58.